בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 25 באוקטובר 2020, ז' בחשוון תשפ"א.

הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס' ), התשפ"א 2020, בדבר אבטחת מטענים. משרד התחבורה, אתם רוצים לתת לנו רקע? איך נולדו התקנות? למה נולדו התקנות? מה הצורך? אני סמנכ"ל תנועה ומטפל בכל נושא הרכב והרישוי במדינת ישראל. התקן והתקנה הזאת נולדו במהלך השנים. היו תאונות ומקרים שבהם המטען נשמט מהרכב או שנתפסו משאיות כאלה ואחרות שקשרו מטען ברשלנות ולא באופן מקצועי ואיכותי. במהלך השנים היו מספר טיעונים וכתבי הגנה בבתי המשפט שעלה הנושא הזה של מטענים. רק לאחרונה, בחודשים האחרונים, היה מקרה שבו רכב להובלת מטען לציוד חריג, פסק דין בראשי, ושם כתב השופט: אולם כפי שעלה מחומר החקירה בתיק,

לתקנה זו לא היו כאמור תקנות או תקן מחייבים, הקובעים את קשירת המטען. מזל שהיה לו עורך דין

בשבועיים האחרונים פורסם דוח מבקר המדינה בנושא הזה של ריתום המטענים. ממתי פסק הדין הזה? ינואר 2020. היה גם דוח מבקר המדינה שדן בנושא הזה. במהלך השנתיים האחרונות - - - אני מודה לכם על הכנות. אם לא היה דוח מבקר והיה פסק דין, יכול להיות - - - אמרתי שהתחלתי לפני. כבר שנתיים אנחנו בתהליך עבודה של הכנסת תקן ישראלי. צריך להבין שמדובר פה בנושא מאוד מאוד מורכב. החיים מורכבים, אחי. נכון. זה נושא מאוד מורכב. עבדנו ורצינו להביא לוועדה דרישות של תיקוני תקנות מושלמות עד כמה שניתן, כי זה יחייב הכשרת הנהגים וגם הרכב עצמו מחויב להיות עם כל אמצעי הריתום. עשינו את זה ביחד, בצוות עבודה משותף יושב פה יושב-ראש מועצת מובילים, גבי בן הרוש הרלב"ד, המשטרה, משרד העבודה, הגורמים הפנימיים של המשרד, ונתנו מענה עד כמה שניתן, גם בהיבט של הכשרת הנהגים, גם בהיבט של הרכב. אני מקווה שנעביר את זה כמה שיותר מהר.

אתה רוצה להגיד כמה מילים לפני שנתחיל את התקנות? תודה רבה על הזימון לדיון הדחוף. התחלתי לעקוב אחרי אדוני היושב-ראש - - - גם אנחנו עוקבים אחריך... יש לי הרבה שנים בדיוני הוועדה. למה שאמר אבנר, לא השנתיים והפסק דין. אני מדבר כבר מ-2002, על ועדת סגיס וועדות אחרות בכנסת, האחרונה בהן, איתן כבל ב-2016, והייתי בטוח שאנחנו נעשה מהלך, נשנה את המצב החמור הזה ונוריד את הקטל. לא יעלה על הדעת שברכב ציבורי וכבד אנחנו מעורבים ב-30% בעשור האחרון, עד 100-90 הרוגים בשנה. אי-אפשר להמשיך עם המגפה הזאת. כשאני בא ומסתכל ועזרתי למשרד העבודה ומשרד התחבורה בהכנת כל החומרים המקצועיים, כל אותם התכנים כל הזמן מדברים, אדוני, על הגורם האנושי. הגורם האנושי שמקבל את הרישיון לצערי אבנר ואבי, ואנחנו פה כבר מכרים ותיקים,

לא מקבל אפילו הכשרה בסיסית מינימלית ברכב הכבד ובאוטובוס, ואז אנחנו מוצאים אותו או בצומת הבא או חלילה במקום אחר. אני מקווה שאנחנו פה נתקדם. קודם כול הבחירות עיכבו, אחר כך הקורונה. היה שיתוף פעולה אתכם. האם אתם מברכים על התקנות? חד-משמעית. אדוני, פניתי אליך במכתב וגם לשרה.

אנחנו רוצים להיות שותפים במניעת הקטל בכבישים. כל הכבוד.

בואו נתחיל בתקנות. תוך כדי הקראה, נשמע אם יהיו הערות לאורחים שלנו בזום או לחברי הכנסת בהמשך. נתחיל עם הקראה של התקנות. תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א 2020 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 13, 70(17) ו-(18) לפקודת התעבורה (להלן-הפקודה), ובאישור וועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז 1977, אני מתקינה תקנות אלה: תיקון תקנה 1 בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי הגדרת "מוצר תעבורה" יבוא: ""מטען בתפזורת" מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך אבק או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל,

רבע שעה הפסקה. אנחנו שותפים לרצון לתקן את התקנות האלה, ואנחנו חושבים שזה חשוב מאוד. נתכנס פה ב-10:25. (הישיבה נפסקה בשעה 10:13 ונתחדשה בשעה 10:26.)

אתה רוצה לקרוא שוב את סעיף 1, כדי שיוכלו האורחים שלנו בזום להתייחס? תיקון תקנה 1 1. בתקנות התעבורה, התשכ"א 1961 (להלן התקנות העיקריות), בתקנה 1, אחרי הגדרת "מוצר תעבורה" יבוא: ""מטען בתפזורת" מטען שעלול להישפך או לזלוג מהרכב בעת הובלתו, לרבות מטען שבהובלתו עלול להתאבך או לרחף אל מחוץ לרכב המוביל, " האם יש הערות לתקנה הראשונה? אין בעיה, אנחנו מכסים את המטען. העניין הוא שחלק ניכר לא מכסה עד הסוף. הכיסוי בחלק האחורי רופף. בכביש הערבה הייתה תביעה על 100 מיליון שקל. לכן הכנסנו את ההגדרה הזאת. ההיגיון אומר לכסות, אם זה גרעינים או תפזורת, בצורה הרמטית,

אני מניחה שהתקן מתייחס לעניין הזה של כיסוי המטען באופן הרמטי.

פרק ד' לתקן. קודם כול, חובת כיסוי. אם לא היו התקלות האלה, יש חובת כיסוי בחוק? בתקנה 1 תיקנו את ההגדרה של מטען בתפזורת. כיום ההתייחסות למטען בתפזורת מופיעה בתקנה 86 לתקנות התעבורה. עשינו תיקון של הנוסח והבהרה של ההגדרה מהו מטען בתפזורת, שזה בהתאם, והחלנו את הוראות התקן גם על מטענים מהסוג הזה. עד כאן יש הערות? למשטרה אין,

אם אין עוד הערות, אנחנו נאשר. נצביע על תיקון תקנה 1 מי בעד? הצבעה בעד, 1 נגד,

תרתי משמע פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון תקנה 1 אושר. נעבור לתיקון תקנה 85, 2. תיקון תקנה 85 בתקנה 85 לתקנות העיקריות בתקנת משנה (א) בפסקה (4), בסופה יבוא "וברכב מסוג 2N, 3N ו-O,

המטען מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395 חלק 1

שיטות ודרישות, מדצמבר 2015", כתוקפו מזמן

שעותק שלו הועמד לעיון הציבור באגף לרכב ושירותי

כחלק מהחובות בהובלת מטען ברכב מסוג N2, N3 ו-O, כאשר N2, N3, זה

גרורים.

שזה אמור להיות הספר שמנגיש את הוראות התקן לציבור הרחב, שאמור ליישם את הוראות התקן הלכה למעשה. זאת אומרת, עד היום התקן הזה היה רשות. אמת, וולונטרי. כבוד היושב-ראש צודק. עד היום למרות שהתקן פורסם בשנת 2015 למעשה לא

וזאת המלאכה החשובה של התיקון הזה שמטמיע את ההוראות. התייחסויות לתיקון תקנה 85. אדוני היושב-ראש,

אין לנו התנגדות, אבל לגבי החוברת,

אדוני, שבעבר העברנו לרלב"ד התייחסויות ובקשות

ולכן הרלב"ד לקחה יוזמה,

ופרסמה את החוברת הזאת כדי להנגיש או לנסות להנגיש את התקן לשפת העם, שאם מחר מישהו רוצה לרתום מטען, הוא יוכל לפתוח חוברת ולהבין איך הוא

הבנתי. החוברת, כפי שהיא היום, היא תפריע? היא תהווה מכשול? לפרסם אותה? לא לפרסם אותה? מה אתה

תקנה 85 יש לך הערות? אני רוצה רק להתייחס למה שאמר נצ"מ בגיינסקי. בספר "הדרך" שהוצג לך, בעמודים 70 עד 73,

חנניה אפנג'ר ממשרד

והשאלה היא, האם פעלתם על פי התקן?

אני לא

דיברנו עם דלית רגב והסכמנו שצריך לעשות רוויזיה על התקן כי הוא לא מתאים לכל סוגי ההובלות. בעקבות ההסכמה עם דלית, הגשנו למכון התקנים רוויזיה מסודרת של התקן ואמור להתקיים דיון עם מכון התקנים. מה שאני מבקש זה רק דבר אחד, שהתקנות לא יצאו לפני שהרוויזיה

זה אחד. דבר שני, לגבי התקן הישראלי שהוא מדבר עליו.

אנחנו מפנים לתקן. אם התקן מתעדכן,

מערכי השיעור כוללים את התקן לאותם נהגים ולאותם קציני בטיחות וכל אלה שעוסקים בנדון, נושא של חקירה לעומק של תאונות דרכים, זאת אומרת, שיראו ממש ויזואלית, איך

מבקר המדינה אומר: אותו נהג של 10 טון זה נהג משאית לכל דבר, אבל ידענו שתפסת מרובה,

אם נראה את ה-12 טון, אנחנו מדברים על קרוב ל-300,000 נהגים. תגיד לי

איך 140,000 נהגים עוברים בשנה השתלמות?

ברור

יש כאלה שיש להם רישיון והם לא עובדים בזה. אתה אומר שיש 140,000 בעלי רישיון. בכוונה שאלתי את גבי, לא את משרד התחבורה. כמה עוסקים בפועל בהובלת מטענים מעל 12 טון. לפי חוק שירותי הובלה סדר גודל של 90,000-80,000, אבל אדוני,

אנחנו מכשירים את

האם אותן מכללות ערוכות להתחיל בהשתלמויות במועד הזה? חודשיים פרסום, שיווק, יידוע. אני מניחה שהמרצים באותן מכללות צריכים ללמוד

מרצים לנושא הובלת מטענים, כמובן יש לנו במכללות. כמובן ניתן להם את

בבקשה, יש תשובה, משרד התחבורה? ההערה של המשטרה מתפרצת לדלת פתוחה. זה היה הניסוח המקורי שלנו בעקבות ההערה של המשטרה, שהגיעה אומנם ברגע

מה זה "לא ירשה לאחר להעביר מטענים"?

"לא ירשה לאחר" זה מונח מאוד עמום, ואנחנו בדרך כלל לא מאפשרים

שוב, כשיש לי

שיש לו צי משאיות ויש לו נהגים, הוא מורה לנהגים להוביל, והוא צריך כמובן להיות אחראי

אני מסכימה עם אדוני. אם הנהג הוא שלי,

הבעלים של החברה אחראי. כתוב שהאחריות חלה על אדם, בוודאי היא חלה על הבעלים של החברה. רק בנושא של מיקור חוץ בהתקשרות עם צד ג', חברת הובלות אחרת, שלא ישתמע מזה שאני אחראית על הנהגים של אותה

לא. אין הובלה כזאת. אם מישהו יתקין?

האם יש הערות לתיקון תקנה 86? למשטרה אין הערות. תודה, נצ"מ נועם. אחרים? אם לא, אנחנו עוברים להצבעה. אנחנו מצביעים על תיקון תקנה 86, כל הפסקאות. תקנה 3 לתקנות שמובאות בפני הוועדה. הצבעה אושרה. אין מתנגדים.

עד יום כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021); הודעה על הגורמים שאישרה רשות הרישוי להעברת ההשתלמות המקצועית כאמור בתקנה זו תפורסם באתר האינטרנט של המשרד. גורם שאישרה רשות הרישוי להעברת

אני מבין את אדוני היושב-ראש. חיכו שש שנים או חמש שנים לתקנות, אז עוד שנה עד - - - בכל מקרה תהיה פה שנה, אדוני היושב-ראש, מכיוון שרק בינואר 2022 אני אתחיל את

יש מקום שזה כתוב בתקנות? תחילת החובה נכון לכרגע בנוסח הקיים זה החל מה-1 בינואר 2021, תחילת החובה לביצוע ההשתלמות.

יידחה, גם

אנחנו נשקול את זה בחיוב. תודה רבה עבור הרצון הטוב. תודה, גבי.

התאריך שאתם מציעים כאן ב-183ג(א)

2022. אתה יכול להעלות את זה להצבעה.

מי בעד? הצבעה אושרה. אין מתנגדים, אין נמנעים. תקנה 4 אושרה, כולל שתי הפסקאות (א) ו-(ב).

יש בעייתיות משפטית, לפחות ממה שהבנתי.

- - של פרסום תקנים

למה ריבונו של עולם זה לא יכול להיות באתר של אגף הרכב של משרד התחבורה? למה צריך לגשת פיזית עם ידיים מאחור,

ההיבט הקנייני שדוד דיבר עליו, שזה זכויות יוצרים של מכון התקנים. ברגע שזה מפורסם, אין שום סיבה לאף אחד לשלם. שהמדינה תהוון ותרכוש ממכון התקנים ותעמיד לרשות הציבור. יימנעו הרבה בעיות והרבה תקלות. אם המדינה תעשה את זה, ותרכוש את זכויות היוצרים לתקן, היא יכולה לעשות את זה. גם אם אני קונה תקליט, משלמת על תקליט, אני לא יכולה להפיץ אותו לכל העולם, ולכן זאת השאלה פה כרגע. כמו שדוד אמר, רוב הציבור לא צריך את התקן הזה, הציבור הרחב לא צריך אותו. בדרך כלל זה מסוג הדברים המקצועיים שמי שנדרש להם זה הגורמים מקצועיים. מתוך 80,000 כמה? למה את קובעת דברים כמסמרות? מתוך 140,000 בעלי רישיון ייעודי כזה, 80,000 פוטנציאלים.

סליחה על המסמרות. מבחינתי זה חומר למחשבה לשולחן הזה ברפורמה של מכון התקנים. וזה יהיה, זה יעלה. אין דבר כזה. במיוחד כשאתה אומר שחלק מהתקן - - - אנחנו מימנו את התקן. אנחנו מימנו ב-300,000 שקל את התקן. מימנתם את התקן, אז מגיעות לכם מכות, סליחה על הביטוי. מכות פרוצדורליות, לא מכות פיזיות. תודה רבה. רק הערה, אדוני, ברשותך. מדובר על תקן למשאיות הכבדות, הסמי-טריילר והפול-טריילרים, מרביתם חדשים עם התקן החדש,

קודם כול, את המשאיות אנחנו מייבאים מאירופה. אנחנו מדברים רק על הנתמכים. הינה אני אומר לכם: אם זה לא היה תקן ישראלי ייעודי, הייתי אומר לך שמספיק שיביא אישור שזה תואם לתקן האירופי, אם מועתק האירופי, ושיפעל לפי זה. אבל בוא, אנחנו לא שם. זה חומר למחשבה לדיון אחר,

אבל העליתי את זה בכוונה, רק כדי להסביר כמה דברים אפשר לפשט ולהקל, ואנחנו עדיין חיים בעידן רשמי האגודות, רשמי העמותות. בקיצור, כל אחד מרכז כוח אצלו.

האם יש התייחסות להוספת תקנה 5? כבוד היושב-ראש, למשטרה אין התייחסות.

חשוב שייאמר. לאחרים יש? אני רק אפנה את תשומת לב הוועדה, שתחילתה של התקנה הזאת, כפי שהמשרד מציע, זה 1 ביולי 2021. אולי תסבירו את הסיבה לזה? והאם לאור הדחייה של החודשיים הנוספים גם פה נדרשת דחייה? קודם כול, נתנו לזה מועד מוקדם יותר, מכיוון שלא תוכל ליישם את סעיפי התקן אם הרכב לא מותאם לכך, אבל עכשיו יש התייעצות עם דוד טמיר, מכיוון שהארכנו גם את ההכשרה של הנהגים, אז אנחנו מבקשים גם פה לתת שלושה חודשים נוספים כך שזה יהיה מותאם. אני חושב שזה נכון. אז 1 בספטמבר? תודה על תשומת הלב. זה לא רלוונטי כרגע לנוסח התקנה שקראנו, אבל זה יהיה רלוונטי בהמשך.

מכיוון שדנו בעניין המהותי, חשבתי שגם נכון להעלות את זה. אדוני יכול להעלות להצבעה את תקנה 5. מי בעד תקנה 5?

אין מתנגדים, אין נמנעים. תיקון

תקנה 6. תקנה 6 זה תיקון לתוספת השישית,

נקודות החובה שייקבעו ביחס לעבירות שנקבעו בתיקון הזה. תיקון התוספת השישית בתוספת השישית לתקנות העיקריות תחת הכותרת "6 נקודות" במקום פרט 18 יבוא: אנחנו מכניסים כאן תיקון לטבלה שמצויה בתוספת השישית. מס' סעיף מס"ד פקודה תקנה תיאור מקוצר של העבירה "17ב 85(א)(4), 85(א1) הובלת מטען שאינו מאובטח לרכב בהתאם לדרישות תקן אבטחת מטענים, הובלת מטען ברכב מסוג 3N על ידי נהג שלא עבר השתלמות מקצועית בנושא יישום תקן אבטחת מטענים." 18 86 הובלת מטען בתפזורת לא מכוסה או מכוסה בכיסוי שאינו מקיים את דרישות פרק ד' לתקן אבטחת מטענים. פרט 18 אנחנו מחליפים ומפנה לתקנה 86. הנושא ברור.

יש לי הערה משלימה, שלא נוגעת לנוסח הזה, אלא בעניין של עבירות הקנס. כידוע, לצד העבירות הפליליות שקבועות מכוח פקודת התעבורה, גם בתקנות התעבורה, השר קובע בצו עבירות קנס צו התעבורה (עבירות קנס) בעצם ברירת קנס לתהליך הפלילי. בפני הוועדה כרגע אין את ברירת הקנס הזאת, ומבירור שעשיתי עם משרד התחבורה עולה שהם מכינים את הצו הזה ויביאו אותו בהקדם לאישור הוועדה. זה לא משהו מובנה בכלל? רק הערה כהשלמה למה שאמרה היועצת המשפטית של הוועדה. למעשה הנושא של ברירת הקנס זה נושא שעלה לקראת הדיון. הכנו את זה לקראת הדיון וזה היה אמור להגיע ולהיות מאושר, אבל לא הגענו לקבל את הסכמת שר המשפטים, ולכן אנחנו נביא את זה במועד מאוחר יותר לאישור הוועדה. רק צריך להבהיר שזה לא פוגע בתיקון הזה, מאחר שהאיסור הפלילי נכנס לתוקף רק ב-1 במרץ 2022. זה קל בעיניך? אל תגלה לאף אחד, הנהג לא 24/7 על הכביש, לפי החוק הוא נוהג 12 שעות. נכון ככה החוק לנהג משאית? נכון, נועם? אבל בפועל, אל תספרו לאף אחד, זה לא ככה. אז בוא תקשיב לי - - - כן, כבודו. אתה לא יכול להגיד לי שזה לא נורא, כשיש סבירות גבוהה מאוד שיהיה לו רישום פלילי על עבירות כאלה ואין לו ברירת קנס מוכנה. אני לא מבין למה זה לא נגמר יחד עם תיקון התקנות? אני לא שומע אופק, וכשאתה אומר לי שזה לא אושר על ידי משרד המשפטים, אני רואה את אורך הגלות, אני רואה אותו דבר במשרד המשפטים. משרד המשפטים איתנו? זה מהפרקטיקה שלנו בחקיקה. אנחנו מכירים את זה פה. כבודו, רק הערתי לתשומת הלב. לא אמרתי שזה בסדר, אני רק אומר שמבחינה מהותית - - - השתמע שזה לא מפריע ליישום החוק. רישום פלילי זה לא דבר של מה בכך. תצטרכו להגיש כתב אישום, להוכיח את האשמה. אנחנו מתכוונים להעביר את זה לפני שנגיע ליישום. בוא נשמע. בבקשה, גברתי. זה לא היה הנושא פה לדיון. אני יכולה לבדוק איפה זה עומד. את לא יודעת לומר לנו כרגע? אני מבקש תוך כדי הדיון. זה חשוב לי כדי לדעת אם אני מסיים היום את תיקון התקנות או דוחה את זה למועד אחר.

נשמע בהמשך. נגיד רק שמבחינת הסטטוס הרי אנחנו כבר נמצאים עם אישור נוסח של התיקון של פקודת התעבורה, וזה יועבר בהקדם לקבלת אישור שר המשפטים, ויובא בשנית לאישור הוועדה. כמה זמן אתה במגזר הציבורי? עשר שנים. יש לך קילומטראז'. תגיד לי כמה זמן רומן כזה מתמשך בממוצע לאישור תקנות, אישור נוסחים של משרד המשפטים? אני מסכים כמובן עם כבודו, רק שכאן באמת העבודה המהותית כבר נעשתה וכבר הוכנה. אבל זה אצלך עדיין. עוד לא התחלת את העבודה.

אתה סיימת, זה עוד לא התחיל. לא הכנסת לתנור, למכונה, לעיבוד. זה משרד המשפטים, יש להם צרות גדולות יותר, וזה לא שיר. אנחנו מקווים שזה יהיה. אתה יכול לקוות, אבל אני רוצה לדעת, כי למשרד המשפטים יש שעון אחר, לחץ דם אחר, לוח-זמנים אחר וסדרי עדיפויות אחרים בתיקון תקנות, שלא תיקחו אותי למקומות אחרים שלא חשבתי עליהם. יש הערות? התייחסויות? כבוד היושב-ראש, אחרי שמבקשים להוסיף את התוספת האחרונה לצו עבירות הקנס, כמובן אין התנגדות. אתה חי עם זה שיכול להיכנס החוק הזה לתוקף ויש לך רק רישום פלילי, התמודדות פלילית, כתבי הגנה וכל הסיפור הזה? אני אומר שאם מכניסים לתיקון גם את התיקון של צו עבירות הקנס - - - לא.

כרגע זה לא נמצא. אין ברירת קנס כרגע. כרגע זה בעייתי, כי אז מי שלא יעבור את ההדרכה ב-1 במרץ יקבל הזמנה לבית משפט. אם עד ה-1 במרץ - - - נתחיל לפרנס את עורכי דין. אתם יודעים כמה עולה עורך דין תעבורה רק כדי לטפל בזה שלקחו לך את הרישיון לתחנה? התליית רישיון 30 יום אתם יודעים כמה עולה התהליך הכי זול? 5,000 שקל. בחיוך זה 5,000. בפריפריה זה 5,000. היושב-ראש, אם מישהו חושב שייקח יותר משנה התיקון של צו עבירות הקנס, יכול להיות שצריך לחשוב להכניס את התוקף של העבירה הפלילית לא ב-1 במרץ, אלא לדחות את זה, אם אנחנו לא רוצים לגרום עוול לנהגים. תמיד אבא שלי עליו השלום אמר שאני לא סתם שואל שאלות כשהייתי שואל שאלות. הוא ידע מה הוא אמר. תודה, אני מקווה שעד סוף הדיון יהיו לנו תשובות ממשרד המשפטים כמה זמן הם מעריכים. כשאתה אומר לי שעשיתם את העבודה, עו"ד דוד טמיר, אצלכם זה גמור?

מה זה גמור? זה כבר אחרי אישור נוסח של משרד המשפטים, זה רק צריך לצאת ממשרד התחבורה ללשכת שר המשפטים, לקבל את אישורו. מה מונע מכם להוציא את זה?

ביקשתי את טיוטת הנוסח, יש בידי את טיוטת הנוסח, אבל כאמור יש עוד פרוצדורות, זה צריך להיות מאושר במשרד המשפטים, להגיע לוועדה.

כרגע יש לי את הטיוטה ביד. מבחינתך, כמה זמן אתה צריך כדי להעביר את זה למשרד המשפטים? עוד השבוע זה יועבר. זו הצהרה לפרוטוקול. אמרתי לכם שאני על תקן החלבן ברפת... נשמע את תשובת משרד המשפטים. כמה זמן זה ייקח? בבקשה, יש לנו תשובה. כמו שעו"ד דוד טמיר אמר, זה עוד לא הגיע אלינו למשרד המשפטים לאישור. משרד התחבורה צריך להעביר את זה לאישור, ולכן כרגע אין לי צפי. אני כן יכולה להגיד שמכיוון שזה כבר עבר את הנוסח, את העולם המהותי זה כבר עבר, זו פרוצדורה שבדרך כלל לא לוקחת הרבה זמן, ואנחנו כמובן נעשה את זה במהירות האפשרית. תודה רבה. זה נאמר לפרוטוקול. נמשיך לעקוב אחרי זה.

מי בעד התיקון לתוספת השישית? הצבעה אושר. אין מתנגדים, אין נמנעים. התיקון לתוספת השישית אושר. תחילה ותחולה. תחילה ותחולה 7. (א)תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 183ג ו-364ט לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנות 4 ו-5 לתקנות אלה - - - נעשה כאן את התיקון, בהתאם לדיון שהיה, ובמקום התאריך שנקבע כרגע, 1 בינואר 2022, נדחה את מועד התחילה ל-1 במרץ 2022. (ב)תחילתה של תקנה 183ג לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 4 לתקנות אלה, ביום - - - בהתאמה אנחנו נדחה את זה. במקום ב-1 בינואר זה יעבור ל-1 במרץ 2021. (ג)תחילתה של תקנה 364ט לתקנות העיקריות, כנוסחה בתקנה 5 לתקנות אלה - - - והיא לא תחול על רכב מסוג 1O ו-2O שנרשם לראשונה קודם למועד האמור.

להסביר לוועדה ש-O1 ו-O2 זה גרורים קלים, עד 3.5 טון, כאשר סברנו שאין מקום לחייב. בדרך כלל הם נמצאים בידי אנשים פרטיים, וסברנו שאין מקום לחייב אנשים פרטיים לתקן את הגרורים ולהתקין בהם את מקומות העיגון בהתאם לתקנות האלה, וזה יחול למעשה רק על נגררים חדשים שיירשמו החל מ-1 בספטמבר ואילך. מאה אחוז. אין לי הערות על זה. יש הערות לתחילה ותחולה? למשטרה אין הערות. מקובל. תודה ואנחנו נעבור להצבעה. מי בעד תחילה ותחולה, תקנה 7?

אין מתנגדים, אין נמנעים. תחילה ותחולה אושרו. סיימנו. יש הזדמנות למירי רגב לחתום על עוד תקנות. שמתי לב שבתחילת התקנות שיניתם לנוסח נקבה. אדוני היושב-ראש, בקשה קטנה. משרד התחבורה כמובן, בכפוף למשרד המשפטים, בהליך של תיקון תקנות, אני מדבר על המטענים החורגים. אנחנו כרגע עובדים עם כל מיני היתרים מול המשטרה, מול משרד התחבורה. הייתי מאוד מבקש שאם משרד התחבורה יאיץ את התקנות האלה, הן חשובות לחיי אדם, שהוועדה תיתן לזה סדר עדיפות. התחלת טוב, סיימת גרוע. אני נוזף בהם, מאיץ בהם. ראית בממוצע כמה זמן לוקח לתקן פה במדינה שלנו משהו.

הרבה יותר קל לבנות מחלף מאשר לתקן תקנות.

בכניסה למושב שלי הייתה תאונה מצערת של שלוש נערות ירושלמיות שבאו לחגוג יום הולדת ורצו לחזור הביתה, יום שישי אחד קיפחו את חייהן. שש שנים בערך

על תקנות אני מדבר. לא סתם התעקשתי עם משרד המשפטים ועם העורך דין המלומד שהוא יאמר לי איפה זה עומד מבחינתו, כי אני יודע מה הזמנים. זה שנים, כי זה לא בוער, יש דברים אחרים, אז שמים בצד לתיקון. במקום לקחת ולגמור בוא נשב היום, נגמור אם זו הייתה שיטת העבודה, זה לא היה נזרק. אדוני כל הכבוד. אתה מעביר מסר שלא היה פה הרבה זמן.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:39.